צוהריים טובים. הוועדה היום תעסוק, לפי בקשתה של אימאן, חברת הכנסת, במדיניות מיטיבה עם הורים לילדים חולי סרטן. היום זה יום הסרטן. לפני זה אני רוצה להקריא.

ישיבת הוועדה מוקלטת ומשודרת, והפרוטוקול וגם שידור הישיבה יפורסמו באתר האינטרנט של הכנסת. ככל שיעלו עניינים הנוגעים לקטינות וקטינים שיש חשש שעברו הטרדה מינית או פגיעה מינית, עבירת אלימות או עבירה של התעללות, שיעלה דבר שיש בו לייחס להם עבירה, או מקשר אותם לבדיקה, טיפול או אשפוז פסיכיאטרי, לטיפול והשגחה של עובד סוציאלי,

או הליך פלילי המתנהל בבית המשפט חל איסור על פרטים מזהים שלהם, ולכן הם לא יצולמו או יוקלטו, ולא ייכללו פרטים מזהים שלהם בפרוטוקול הדיון.

בגלל רגישות הנושאים הצפויים לעלות בישיבה זו, אני קובע כי בהתאם לסעיף 120 לתקנות הכנסת, ככל שתהיה בקשה מטעם חבר כנסת, שר או נציגו, או אם יעלה צורך, והכול לשם הגנה על קטין או חסר ישע, יימחקו מהפרוטוקול המפורסם לעיון הציבור פרטים מזהים של דוברות ושל קטינות, דוברים או קטינים.

ככל שהדבר יידרש לבקשת משתתף אחר בישיבה, אם העמדת הפרוטוקול לעיון הציבור עשויה לגרום נזק לו או לזולתו. אני נותן את רשות הדיבור לאימאן, שהיא ביקשה את הדיון הזה, בבקשה. צוהריים טובים לכולם. קודם כול, תודה, כבוד היושב בראש, על המוכנות וההירתמות לקיום דיון זה. דיון זה הוא חלק מיום שאני מקדישה מאז שנכנסתי לכנסת, לאתגרים הרבים שמתמודדים איתם משפחות של חולי סרטן. והדיון הספציפי היום בוועדה הוא לגבי ילדים. אני רוצה לציין שבמדינת ישראל ישנם קרוב ל-100,000 חולי סרטן. בשנת 2020 נפטרו קרוב ל-11,000 אנשים מסרטן מכל הסוגים. סרטן הוא הגורם העיקרי הראשון לתמותה במדינת ישראל. מדי שנה נוספים 30,000 חולי סרטן. מתוכם קרוב ל-500 ילדים. המחלה הכי שכיחה בקרב ילדים היא לוקמיה, והגיל הממוצע הוא בין 4 ל-6. חשוב לי לציין שהמחלה הארורה הזאת היא מאוד קשה, מאוד מתישה, והיא לוקחת את כל האנרגיות של המשפחה. ואם נסתכל על האתגרים שעומדים ספציפית בפני הילדים וההורים, הם בעיקר נמצאים בשני מקומות. המקום הראשון הוא משרד הרווחה, והמקום השני הוא משרד החינוך. ושם בעצם מתנהלים האתגרים. וכמובן שגם משרד הבריאות. ותכף נדבר על כל הסוגיות של נגישות הטיפולים ונזכור שישנם ילדים שבנוסף למחלה שלהם, הם עומדים בפני עוד אתגרים של נגישות ושל בירוקרטיה, במיוחד אם נדבר על הפריפריה החברתית-גיאוגרפית של מדינת ישראל. כמובן, יושב על ידי אחי ואליד, מהנגב, ששם המצב של שירותי הבריאות בכלל על הפנים. חשוב לי מאוד בדיון הזה לשים את הדברים על השולחן, לשמוע את ההורים, לשמוע את המוסדות, אני יודעת שישנם דברים שקיימים בתוך המשרדים. פעמים רבות, מה שקיים אפילו לא מתקיים, בגלל בירוקרטיה, בגלל חוסר מודעות, בגלל חוסר מעקב אחרי הדברים. חשוב שנזכור, אני אציין מספר נקודות, אציף אותן כאן, ואני בטוחה שיעלו עוד נקודות אחרות. הנקודה הראשונה היא שכשילד חולה, אנחנו מדברים על ילדים, זה אומר שהוא חייב ליווי צמוד של אחד ההורים. ליווי צמוד זה אומר שהאבא או האימא ישבו בבית וילוו את הילד יום ולילה. זה אומר שהיא צריכה או הוא צריך לוותר על העבודה שלו בזמן הזה, וזה אומר מה עומד לרשותו מבחינת ימי מחלה, ומה עומד לרשותו מבחינת קצבה. אני מודעת לזה שהורה לילד מקבל קצבה של 7,000 ומשהו שקל, כשיש 100% נכות, אבל זה לא מספיק, כי יכול להיות שההורה עובד ומקבל גם שכר יותר מזה, וגם יש צרכים מיוחדים ושירותים שצריך לקנות לילד ולבני המשפחה. תראו, יש לנו פה ישיבה חשובה מאוד, אבל לצערי היא תהיה קצרה, כי אנחנו בשעה 13:00 מצטרפים לישיבה נוספת יחד עם ועדת חינוך בנושא אובדנות של ילדים. ולכן אני רוצה באמת לשמוע ככל שניתן, אבל ממש בקצרה ובאופן תכליתי. רק משפט אחד, ברשותך. הציפייה שלי היא לצאת מהישיבה הזאת עם המלצות שאפשר לקחת אותן ולעשות איתן דברים, בתוך שלושת המשרדים שדיברנו עליהם: רווחה, חינוך ובריאות.

מאה אחוז. ויש לך את ההמלצות? בסדר, אנחנו נסכם אותן. בסדר גמור, אני רואה איתנו גם ילד נחמד, אז אולי נתחיל איתך. איך קוראים לך?

ליבי. בן כמה אתה? 13. ולמה הגעת לפה? כי חליתי בסרטן, ואני עדיין. אז בוא תספר לנו. מי מלווה אותך כרגע? אימא. אובחנתי בשנת 2021, בינואר, ביום ההולדת שלי. ומאז החלמתי. אני עכשיו ב"אחזקה". את הטיפולים האקטיביים סיימתי בשנת - - - אתה יודע מה? בוא, תשב פה ותספר, בוא לידי, בוא, חמוד. אז אני אסביר קודם את שלושת החלקים.

מהוד השרון, אבל אני קודם אסביר באמת על החלקים של הטיפולים. יש טיפול אקטיבי, שהוא ברובו נעשה בבית החולים. הוא יותר משמעותי וחזק, זה טיפול שמעורב, אולי לפעמים השתלות ודברים כאלה, זה הטיפול הראשון, הטיפול האקטיבי. אחר כך יש "אחזקה", שזה לרוב עם כדורים חלשים יותר, כימותרפיה חלשה יותר. וזה בבית?

זה יכול להיות בבית,

זו כימותרפיה הרבה יותר חלשה.

באחזקה, ואני יכול להתנהל טיפה יותר רגיל. אני אומנם עדיין צריך, המערכת החיסונית שלי והדברים האלה חלשים יותר. אני בן-אדם שהוא נורמלי מבחינה רפואית, אבל האחזקה היא יותר מתונה. באילו קשיים אתה נתקל? או נתקלת? נתקלתי, ואני עדיין נתקל בקשיים הלימודיים. במהלך המחלה אני הפסדתי שנתיים מבית הספר, והיו לי פערים, עדיין יש לי. ואיך אתה משלים אותם? עם מורים, פרטיים אומנם,

מורים פרטיים שאנחנו צריכים לממן בעצמנו. למה, משרד החינוך לא נותן לך? נתן. עכשיו כבר לא נותן.

אם יורשה לי, אתה כן מקבל גם שעות תמיכה בבית הספר, ממורים של משרד החינוך. ובנוסף הוא מתוחזק גם פרטי. כי מה שבית הספר נותן בעצם לא מספיק? בית הספר נותן שעות שילוב, כשבע שעות שילוב, שמתפרסות על פני כמה מקצועות, אבל יש פערים של שנתיים שצריך לגשר עליהם. אני בכיתת הצטיינות, אז אני צריך לרדוף עוד יותר אחרי הקצב של הכיתה. אני הצלחתי להתקבל לשם אחרי מאבק קשה, במהלך הסרטן, למבחנים. היינו צריכים לבקש מועד ב', כי במבחן הראשון אני הייתי אחרי טיפולים, אז לא יכולתי להגיע. אני פשוט הייתי בטיפולים קשים, אבל באתי לשם בכל זאת, אבל הייתי גמור, אני לא הצלחתי לתפקד, אז לא באמת עשיתי את המבחן. אז אימא הייתה צריכה לבקש - - - מה היית מצפה מהוועדה? מהוועדה כאן? מהעניין החינוכי הייתי מצפה, לפחות, ממה שעשו לי ולאימא, ולמשפחה בכלל, עם כל העניין של בית הספר, ושל הפערים,

הייתי מצפה ממשרד החינוך שיעזור לי, וישלים, ולא יחכה זמן, שישר יביא לי את המענה. זאת אומרת,

אלא לקבל ככל שניתן יותר שעות,

בדיוק, שאני לא אפספס בכלל בית ספר. כי מה שקרה לי, שפספסתי שנתיים. אני הייתי צריך להשלים את כל הפערים האלה, ואני עדיין צריך. יש איזו ציפייה ממני בכיתה, אני גם בכיתת מצטיינים, שאני אצליח לעמוד בחומר. במהלך הטיפולים יש לך רגעים או שעות שאתה כן יכול ללמוד במסגרת הרפואית בבית החולים?

אם היו שולחים מורה,

אני יודעת שיש טיפול שמרגישים רע, האם יש שעות או ימים במהלך הזה, שאפשר לשלוח מישהו שטיפה יצמצם קצת את הפערים, האם זה משהו שבכלל עולה? זה תלוי מאוד, כי אם זה טיפול אקטיבי, כמו שאמרתי, במבחן שהיה לי, אתה גמור, אתה לא יכול לתפקד בצורה הזאת. אני שואלת אם קורה בתקופות האלה, שאתה חושב שאתה שנתיים, יכול להיות שבמהלך השנתיים יש ימים קשים, אני מודעת, אני הייתי אחות בבית חולים. אבל האם יש ימים שהם יותר רגועים, שאתה חושב שבימים האלה משרד החינוך היה יכול לתגבר והיה מצמצם את הפערים?

אני רק אומר, זה תלוי בילד, אם הוא בכלל כשיר ויצליח לעמוד בשעות הלימודים. כי אחרי הכול, הוא בטיפולים, זה טיפולים קשים. אתה ילד מקסים. באמת, מדהים. שמח שאתה פה איתנו, ושבאמת תהיה לך רק בריאות, ואנחנו פה כדי לעזור לילדים כמוך, וזה שאתה פה, אתה עוזר לילדים אחרים. כי הביטחון שאתה נותן, והתפיסה שלך והמסקנות מפה - זה יעזור לכל מי שבעצם חלה או יחלה, חס וחלילה, בהמשך, ואנחנו בעצם פה כדי למצוא לזה פתרון ועזרה ותמיכה. אתה באמת חמוד. חבר כנסת לעתיד. אימא של ליבי.

אני כן אשמח גם בכל זאת לשים את העמדה ההורית של הסיפור הזה. שמי ד"ר מילי אולינובר, פסיכולוגית חינוכית ותעסוקתית, מומחית מדריכה. עובדת כ-25 שנים במערכות ציבוריות, ב-14 השנים האחרונות, עד לאבחון המחלה, עבדתי גם כפסיכולוגית חינוכית במועצה אזורית דרום השרון, בשירות הפסיכולוגי החינוכי. עם היוודע המחלה נתקלתי ביחס שלא ציפיתי לו. בסופו של דבר צומצמו תחומי האחריות שלי, למרות שלא רציתי בזה. השיא היה שנדרשתי, ציפו ממני, לבטל טיפול כדי להיות נוכחת בוועדה, אני פסיכולוגית בכירה שם, מלווה גם ועדות - - - מטפלת בילדים,

פסיכולוגית מוערכת,

שום דבר לא נזקף לזכותי. נאלצתי למצוא את עצמי בסופו של דבר,

משקיעה הרבה מאוד מאמצים כדי לשמור על כבודי, כדי לנסות לשמר מקום עבודה. אני חייבת לומר שברגע שילד מאובחן כילד חולה, הזהות שלך כהורה הופכת להיות מלאה, אתה הופך להיות הורה לילד חולה סרטן. אין לך אופציה אחרת. אני ניסיתי בכל כוחי לשמר שגרה, ניסיתי להחזיק במקום העבודה, לא רק בגלל העניינים הכספיים,

בעיקר מבחינתי, כחלק מהזהות שלי, כחלק מהחוויה שיש לי איזה שהוא ערך חוץ מהתפקיד החשוב שנפל עליי, בוודאי לא מתוך בחירה. בסופו של דבר נאלצתי להתפטר, בלית ברירה, עם הרבה מאוד תסכול וכעס. אני חושבת שאם הייתי מוגנת יותר,

אם לא הייתי תלויה בגחמות כאלה ואחרות של מעסיק, אני חושבת שאם היה גורם בתוך השירות שבו עבדתי, גורם סוציאלי, שהיה גם דואג לזכויותיי, גם משמר אותן, גם מתווך,

ביני לבין מנהלת שהתקשתה מאוד,

להבין את המשמעות של הדברים, הייתי נמצאת במקום יותר טוב. אני בוודאי לא מדברת רק בשמי, יש הרבה מאוד הורים שפגשתי לאורך הדרך, שדיברו דברים דומים. תודה לך. אני חושבת שהצגת את זה בצורה נאותה. אין ספק שהתפקיד שלנו פה, לפחות בסוף הדיון, לנסות לראות איך ניתן להגן ולתת תמיכה הרבה יותר גדולה. כי כשאנחנו מסתכלים על המספרים, מדובר ב-350 ילדים בשנה שמתגלים כחולי סרטן. וכשילד כזה חולה, אז בעצם הפגיעה היא בכל המשפחה, ולא תמיד למשפחה יש העוגן. ולכן המדינה צריכה לתת גם את התמיכה, גם את העוגן, לתת יותר זכויות, לשמור את הזכויות של ההורים.

כמו שאמרה גם אימאן, ברגע שילד חולה, מישהו צריך לטפל בו, מישהו צריך ללוות אותו, מישהו צריך להיות לידו. וזה נופל על ההורים. וזה לא משנה כרגע אם הוא יקבל עוד תמיכה ממשרד החינוך, עוד איזה שהוא משהו. אבל הליווי חייב להיות ליווי של ההורים, ואת זה המדינה צריכה באמת לשמור ולתת. סליחה, מה תפקיד הרווחה? אין לנו מספיק זמן, וגם אני מבקש, אני אתן כמעט לכולם לדבר. כל אחד בסביבות שתי דקות, בצורה מאוד מתומצתת, פעם חבר כנסת, פעם אורחים. נכון לעכשיו, מי ממשרד הבריאות נמצא פה? בבקשה, שם תפקיד והצגה של הנושא. ובקצרה. עדינה אנגלרד, מ"מ מנהלת השירות הארצי לעבודה סוציאלית במשרד הבריאות. אני מאוד מסכימה עם מה שאימאן אמרה. ברגע שיש ילד מאובחן זה שבר גדול למשפחה, לכל הסובבים, והליווי בתוך מערכת הבריאות, היא חייבת להיות. הן מרגע הודעת הבשורה הקשה, והן מרגע תהליך כל הליווי. אם זה הליווי בתוך בית החולים ומחוצה לו. מה התפקיד שלכם? מה אתם עושים? אני מדברת גם בשם העבודה הסוציאלית. לצידי גם יושבת מנהלת השירות הסוציאלי בבית חולים שיבא, שאני חושבת שהיא באה גם כדי לתאר באופן מעשי את הנושא הזה של הליווי של המשפחה, התמיכה של המשפחה, מיצוי הזכויות, שניתנים למשפחה הן מרגע הבשורה ועד מהלך כל האשפוז והשחרור. בתוך בית החולים יש גם מתאמי טיפול, שהם בעצם הגוף המתאם, המקשר. הן בתוך בית החולים והן מחוצה לו, להמשך הטיפול בקופות החולים. ואני אתן גם למנהלת השירות,

אם יש משהו שהיא הייתה שמחה להוסיף. האתגר הגדול כשעובדים עם ילדים חולים הוא לא רק לטפל במחלה שלהם כדי שהם יהיו בריאים, כמובן, אלא הוא גם לשמר את ההתפתחות שלהם, כדי שימשיכו להתפתח בצורה הבריאה ביותר, ושההתפתחות לא תיפגע בעקבות האילוצים של המחלה והטיפול. ולכן כשנכנסים היום לבתי חולים לילדים, רואים שהסביבה לחלוטין מכוונת למטרה הזאת. אנחנו רוצים לשמר אותם כילדים עם מחלה, ולא כילדים חולים. באופן אופרטיבי, זה אומר שאנחנו עובדים באופן צמוד מאוד עם משרד החינוך, שיש להם כיתות בבית החולים.

ליבי אמר את זה בצורה מאוד מדויקת, זה תלוי מאוד בילד, במצב שלו, בכמה הוא יכול באמת להירתם למאמץ הזה. העובדים הסוציאליים. אתם מצליחים להגיע לכל הילדים? זאת אומרת, יש בעצם - - - מגיעים לכל ילד. השירות הסוציאלי מגיע לכל ילד. יש לנו כיסוי של מאה אחוז. מצב כוח האדם כמובן קובע עד כמה לעומק אנחנו יכולים להיכנס. אבל העבודה היא באמת ברמה של הליווי הרגשי, העזרה בהתארגנות, העזרה האינסטרומנטלית, החיבור עם כל הגורמים האחרים, כאשר הילד הזה ימשיך להתפתח, וכל מגוון הצרכים שלו יקבלו מענה. אוקיי, תודה. דבי, בבקשה, דבי ביטון, חברת הכנסת. כבוד היושב ראש, תודה באמת לחברתי חברת הכנסת אימאן על ועדה מאוד מאוד חשובה.

ליבי, על המילים הבאמת מחממות והלא ברורות מאליהן, לשמוע את זה מילד. כמובן, גם לאימא. אדוני, אני חושבת, הוועדה והמוטיבים שלה ומה שהיא צריכה לעשות הם מאוד מאוד ברורים. ברגע שמתגלה איזושהי אבחנה, ובטח האבחנה הזו, יש צורך במעטפת כוללת לכלל המשפחה, וגם לילד עצמו. אנחנו שומעים כאן דברים כדוגמת לעזוב עבודה, איך מתייחסים אליך בעבודה, ואני חושבת שאחד מהדברים שיהיה עלינו להוביל כאן זה כמובן את איסור הפיטורין והוספה של ימי מחלה בצורה מאוד מאוד משמעותית,